שלום לכולם, כפי שהחלטנו לפני זמן קצר אנחנו מחדשים את הדיון בהצעת חוק הסמכויות ואנחנו נבקש מהייעוץ המשפטי להתייחס לתיקוני הנוסח שהוכנסו, בין השאר בעקבות סיכומים בין הקואליציה לבין חלק מסיעות האופוזיציה. אז אדוני, בטאבלטים ישנו נוסח מעודכן. אוקיי, אז יש בעצם ארבעה תיקונים לנוסח שהוועדה אישרה אתמול. שניים זה דברים מאוד קטנים שהממשלה ביקשה לסדר אותם, ושניים זה התיקונים שאני מבין שסוכמו שהם בהסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, לתקן את החוק. עם רוב האופוזיציה. רוב האופוזיציה. אז קודם כל אני מפנה אתכם בעמודים 3 ו-4 שלפניכם, זה משהו שהוא די טכני. הממשלה ביקשה, "מצב בריאותי מיוחד" הוועדה החליטה שהוא יהיה למשך 90 ימים ומסיבות של נוחות חישוב ביקשו שבמקום 90 ימים יהיה כתוב שלושה חודשים. זה בערך אותו דבר, זה עודכן, זה תיקון לסעיף 2 לחוק. זה סעיף 3 לחוק המתקן וסעיף 2 לחוק, עמוד 3 ועמוד 4. עמוד 3 באיזה סעיף? זה מופיע בעקוב אחר שינויים, וגם בעמוד הבא. התיקון השני הוא תיקון שהוא בעצם קבלה של הסתייגות של חבר הכנסת רוטמן שעכשיו היא לא הסתייגות, היא נכנסת לגוף החוק. זה בעמוד 9, תיקון לסעיף 7 לחוק העיקרי, סעיף 7(א)(1). סעיף 7(א)(1) כולל שורה של חריגים לסגר, בעצם האמירה היא שגם אם יש הגבלה על יציאה ממקום המגורים כמו שהיה בתקופות של סגר, יש רשימה של פעולות שההגבלה לא יכולה לפגוע בהן, או לא יכולה למנוע אותן למעשה בהקשר הזה ויש פה תוספת: "אחרי פסקת משנה (י) יבוא: "(י1) השתתפות בתפילה,";" אז כשם שיש פה השתתפות בהפגנה, הגעה למשכן הכנסת, קבלת טיפול רפואי, שורה של חריגים, אז ההשתתפות בתפילה נוסף כחריג נוסף ל-7(א)(1), זה התיקון השני. התיקון השלישי הוא תיקון גם קטן יחסית שהממשלה ביקשה, בעמוד 19 זה חלק מסעיף 28ג רבה לחוק שמתווסף. היה את הסעיף שהוועדה דנה בו ארוכות לגבי סגירת מוסד חינוך המקיים פעילות חינוך אם יש חשש ששהה בו אדם שנושא את הנגיף או לחקירה אפידמיולוגית. לדרישת הוועדה נקבע בהצעה שמובאת למליאה שהדבר לא יכול להיעשות בלי התייעצות עם גורמים רלוונטיים גם ברשות המקומית וגם במשרדי הממשלה, משרד החינוך או משרד הכלכלה. והייתה פה הפנייה לשלושה גורמים רלוונטיים בהתאם לסוג המוסד, הגורם הנוגע בדבר זה בהגדרה. הממשלה ביקשה לוותר על אחד מהגורמים, הם אמרו שממילא מבחינתם יש שני גורמים רלוונטיים. אם זה מוסד שמקיים פעילות חינוך שבפיקוח משרד החינוך, אז ראש שירותי בריאות הציבור או הרופא המחוזי צריך להתייעץ עם מנהל המחוז במשרד החינוך, ואם זה בפיקוח משרד הכלכלה, הממונה על המחוזות בזרוע העבודה שבמשרד הכלכלה. מבחינת הממשלה הגורם השלישי הוא לא רלוונטי, הוא לא יהיה הגורם הרלוונטי מבחינת משרד הכלכלה. אלה שני הגורמים. התיקון הרביעי בעמוד 22, ופה צריך לתקן אותו כי פה הוא נהפך קצת. בעצם זו הסתייגות נוספת של חבר הכנסת רוטמן שלפיה תהיה הבחנה בין מספר החברים בקבינט הקורונה. בהצעת החוק כפי שהוועדה אישרה דובר שבקבינט הקורונה יהיו חמישה שרים לפחות ובהם ראש הממשלה ושר הבריאות, ובכל מקרה זה לא יעלה על מחצית ממספר חברי הממשלה. חבר הכנסת רוטמן ביקש, וזה נכנס לנוסח, שהכלל הזה של חמישה שרים לפחות ובהם ראש הממשלה ושר הבריאות יחול ב"מצב בריאותי מיוחד", זה לא כמו שכתוב לפניכם. לעומת זאת, ב"מצב חירום" יהיו חברים בוועדה, בוועדת השרים, זה בעצם מה שמכונה קבינט הקורונה, שבעה שרים לפחות ובהם ראש הממשלה, שר הבריאות ושר האוצר וכמובן ארבעה שרים נוספים ככל שתחליט הממשלה. או יותר מארבעה שרים. או יותר מארבעה, לפחות שבעה, לפחות עוד ארבעה ועד מחצית מספר שרי הממשלה.

מזמין את חברי הכנסת שמבקשים להתייחס, להתייחס. חבר הכנסת סעדי בבקשה. אדוני יושב הראש, אני חושב שההתנהגות של אלה שמכנים את עצמם אופוזיציה, בחוק הזה, היא התנהגות לא ראויה בלשון המעטה. במקום שיילחמו באמת, ואני שמעתי את ההסתייגויות של האופוזיציה ותמכתי בהן כי באמת הן הסתייגויות חשובות שבאות להגביר את הפיקוח הפרלמנטרי על עבודת הממשלה. אני חשבתי שבאמת ההתנהגות שלהם היא התנהגות, ההתנגדות היא התנגדות עקרונית וההסתייגויות הן באמת הסתייגויות כשמן הן. אתמול כשראיתי שהם ברחו מההצבעה האחרונה על החוק, הבנתי שזה הכל היה למראית העין והאמת שהם תומכים בחוק הזה. אפילו כל ההסתייגויות האלה הן לא הסתייגויות, כי הם הסכימו שהחוק הזה יבוא היום ביום שלישי ולא צריך לגייס, כי הם לא יבואו ולא יתמכו בחוק ולא יתנגדו לחוק. עכשיו כאילו באנו ופתחנו עוד אחרי שהצבענו אתמול, עשינו שימוש בסעיף מיוחד והחוק הזה הונח בכנסת, חזרנו ופתחנו, בשביל מה שמחה? תגיד לי. זה ההישגים הגדולים שעכשיו ישנו מקצה לקצה את החוק הזה? נו באמת, זה בושה וחרפה. אז תבואו ותגידו 'תשמעו, אנחנו אלה שיזמנו בכלל את החוק הזה', אני עכשיו שמעתי את גדי יברקן מדבר במליאה, אמרתי ואללה זה כמו שאני הייתי מדבר כל הזמן. חוק דרקוני, חוק פשיסטי, חוק אנטי דמוקרטי והוא מצביע בעדו.

עם מי אתם משחקים? על מי אתם עובדים בעיניים? אני טוען אדוני יושב הראש ששני השינויים שמבקשים להכניס הם נושא חדש ואני טוען לנושא חדש. במקום חמישה, שבעה, שמחה זה? על זה אתה נלחם? א' טענת נושא חדש, זה בסדר, תמיד אפשר להעלות, רק לא ברור לי איך היא מצאה את החוק המקורי, התעסקה בהרכב הקבינט, איך זה נושא חדש? אבל בסדר, נברר את העניין על פי התקנון. אפשר לומר הרבה דברים, נושא חדש זה לא. אני לא קובע כי זה לא בסמכותי, אני רק אומר את עמדתי. בסופו של דבר כשדנים על הרכב הקבינט, זה נושא חדש?

כאשר רוצים לנהל ולהגיע להסכמות יש עוד רשימות ויש עוד סיעות. א' זה בסדר גמור - - - ברגע שלא מדברים איתנו ולא סופרים אותנו ובאים ומגיעים להסכמות ואנחנו לא חלק מההסכמות, אז אנחנו נשתמש בכל (בערבית) הכלים הפרלמנטריים. היום זה חשוב, זה יום השפה הערבית. לא, אחרי שקיבלנו את המילון. הכל בסדר, כל הכלים עומדים לרשות כל חברי הכנסת. יאמר לי רק חבר הכנסת סעדי, מכיוון שהתייחסת לפעולתה של הוועדה, הוועדה כאן שקדה קרוב לחודשיים על גיבוש הסכמות בשלב הדיונים והגענו כמדומני להרבה מאוד הבנות והסכמות ללא קשר לקווי אופוזיציה וקואליציה, אבל בסדר גמור. חבר הכנסת רוטמן ואז חבר הכנסת יברקן.

אני אשמח להתייחס ובמיוחד גם לענות לשאלתו של חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי. הבנו את הרעיון שמחה, זה בסדר גמור. לא, אני אגיד לך למה.

אני מסביר לציבור. אני חושב דווקא לקהל שחברי מייצג, אני חושב שלהגיש הסתייגות או נושא חדש על הסתייגות שכבר הייתה בחוק שאנשים יוכלו גם בזמן סגר לצאת לתפילה, שממפלגה כמו המפלגה המשותפת שתתנגד לדבר כזה או תעכב דבר כזה?

לא, לא, להכנסתו לנוסח החוק. נו, אז זה נכנס לנוסח החוק, מה אתה אומר נושא חדש? אני מתייחס לצורה שבה - - - על הצורה תגיד - - - אתה יודע שבתפילה - - - רק יש לי בקשה אלייך, מאחר ויש שני תיקונים אחרים לחוק שנכנסו, בין שלושה חודשים ל-90 יום, תגיש עליהם את הנושא החדש,

אחד הדברים שבאמת רציתי ואני חייב לומר, ביממה האחרונה הסתובבתי שמח מאוד מאוד על כך שתיקנו פה משהו היסטורי שהיה צריך להיות איכפת לכולם,

מוסלמים, נוצרים. שבזמן הקורונה הייתה הפליה בחוק של מדינת ישראל בעניין תפילה, זה כאב לי כשהייתי מחוץ למערכת הפוליטית ואני מאוד שמח שזה תוקן עכשיו בהסכמת כולם. אני מאוד מאוד מקווה שגם בהסכמתך חבר הכנסת סעדי.

הדבר השני שעליו אדבר - - - חבר הכנסת סעדי אנא - - - לא אבל - - - הוא באמצע זכות דיבור. אז אל תגיד על זה נושא חדש. זה לא נושא חדש, זה נושא שאתה תמכת בו וזה דבר שצריך לעבור חלק. דברים אחרים דבר ויכול להיות שיש לך גם טענות צודקות, זה בנושא הזה. והנושא הנוסף שזה קבינט הקורונה. אז פה הדבר הזה - - - מכובדי רגע, הדיונים האלה מחוץ - - - אף אחד לא דיבר איתנו. חבר הכנסת סעדי, חבר הכנסת, מכובדיי, רגע לא, לא. חבר הכנסת סעדי לא, אם צריך אז צאו שנייה ונהלו את השיחה. אני רק אומר עכשיו בכל הנוגע להרכב קבינט הקורונה בזמן מצב חירום, הבקשה של ההגדלה, גם שייכנס לפרוטוקול, הבקשה של ההגדלה לכלול בתוך העניין הזה את שר האוצר היא מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו חושבים שבזמן חירום, לצעדים שהממשלה נוקטת יש עלויות, יש השלכות על העסקים הקטנים, על משקי הבית, על העובדים והדברים האלה צריכים לבוא ואנחנו אומרים את זה תמיד באישורי תקנות, שטר ושוברו בצידו. צריך לשבת שר אוצר כדי שיידע גם את העלויות לתמחר ולפצות אם צריך. אני מברך מאוד על ההסכמות האלה, אני מקווה שגם את עניין, אפילו הרשימה המשותפת תתמוך בדבר הזה.

עניין טכני נכתב - - שר הבריאות - - - לא,

זאת טעות, הם הודיעו על זה לפרוטוקול. הם הודיעו, הם כתבו בטעות "חירום" במקום - - - חבר הכנסת יברקן בבקשה, זכות הדיבור אצלך. רק להבהיר לפרוטוקול שוב, כי חבר הכנסת מקלב, יש פה בלבול בנוסח, שבעה שרים זה במצב החירום והחמישה זה במצב בריאותי מיוחד. בסדר? חבר הכנסת יברקן בבקשה. טוב, תודה רבה. אדוני יושב הראש, חבר הכנסת סעדי, אני - - - אתה בעד החוק או נגד החוק? אני אגיד לך. שנייה תקשיב - - - לא, לא, תגיד לציבור. זה בדיוק מה שאני בא להגיד. מעטים - - - יקיריי, זכות הדיבור אצל חבר הכנסת יברקן, בבקשה.

מעטות הפעמים שאתה ואני מסכימים עליהן, בעניין הזה אני מסכים איתך. אני הולך להצביע נגד החוק הזה בניגוד לעמדת כל מי שתומך בחוק הזה, גם אם אנשים במפלגה שלי יתמכו בזה, אני הולך להצביע נגד החוק הזה. אני חושב שלהיות נבחרי ציבור זו זכות מאוד גדולה, חובה שהיא זכות. לצערי הרב בתקופה כל כך קריטית שאזרחי מדינת ישראל אמורים להיות מונהגים על ידי מנהיגים שיהיה אכפת להם קודם כל מזכויות האדם, דמוקרטיה ובוודאי בריאות הציבור. מה שאתם עושים פה כרגע בעיניי בטח לא מנהיגותי ובטח לא קשור לבריאות, זה קשור לשליטה. והחוק הזה, אפשר ללעוג על זה, הציבור בסופו של דבר מצביע בסטטיסטיקה בנתונים של משרד הבריאות. אנחנו כרגע נמצאים במקום אחר יחסית אל מה שהיינו בו לפני שנה וחצי. באנגליה כבר יוצאים ומבטלים את כל הסגרים, מבטלים את כל המדיניות הזאת הקשה. אדוני יושב הראש אתה יודע מתי היה בארץ תו ירוק שהוא לא חוקי? אתה נלחמת בו כל הזמן בנושא של הרפורמים בכותל המערבי. שם היה תו ירוק ונלחמת בו ועכשיו אתה בא ומביא תו ירוק חוקי ואתה יושב ראש הוועדה הזאת. התו הירוק הזה ייגרר, חוק הסמכויות הזה יהיה בושה וקלון לכל אחד מחברי הכנסת שלנו, גם אני שאני משתתפת בהצבעה הזאת ואני אצביע בה נגד. יש לפעמים עקרונות שחייבים לעמוד בהם ואתם יכולים להנהן, הציבור לא ישכח, לטוב ולרע. בינתיים אני צודק בכל מה שאמרתי בתקופה האחרונה, אני לא המומחה הגדול אבל אני רוצה ברשותך חצי דקה ואני מסיים. הודעה שנשלחה לחברי הכנסת שאני רוצה להקריא אותה, גם אני קיבלתי אותה. גילוי נאות, אני אומר את זה, כתבו אותו ארבעה עורכי דין שלי שהגישו את העתירה טרום בג"ץ למשרד הבריאות. ככה כותבת ההודעה: "לכל חברי הכנסת, אנו מניחים כי קיבלתם פניות רבות מהציבור המודאג ובצדק, נוכח הארכת חוק הסמכויות. אך המסר שלנו הוא ייחודי ומקורו באלפי הפניות בגין הסבל העמוק שנגרם לחלק ניכר מהציבור, להם היינו עדים מתוקף היותנו עורכי דין שבמשך שנה וחצי, בשנה וחצי האחרונות מקדישים את מירב זמננו למאבק בעוולות הקורונה. גם אם בעת חקיקת החוק חוסר הוודאות עשוי היה להצדיק מתן סמכויות פוגעניות ואנטי דמוקרטיות בידי הממשלה, הרי שכיום גם צוות המומחים המייעץ לממשלה קבע כי ראוי לקיים שגרת חיים לצד הקורונה וכי לתו הירוק המפלה והמשסע את העם אין רלוונטיות יותר מאחר שגם מחוסנים נדבקים. החשש מפני קריסת מערכת הבריאות האיכותית של מדינת ישראל התבדה. אין עוד הצדקה לתת יד לפגיעה בחופש התנועה, לפגיעה בפרנסה ולשיבוש שגרת החיים של הציבור בישראל. אסור לתת יד לאפליה ולכפיה ולמניעת הזכות לחינוך מילדי ישראל. אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל עומד היום למבחן מכריע. מתעורר חשש כבד כי בתום מגפת הקורונה אשר היוותה את העילה לחקיקת חוק הסמכויות, עלול להתקבע חוק תקדימי ומסוכן המקנה לממשלה סמכויות שמאיימות על המשך קיומו של משטר דמוקרטי במדינתנו. את הגלגל הזה לא ניתן יהיה להשיב לאחור, יש בכוחכם לבלום את הפגיעה המתמשכת בזכויות האדם ולהצביע נגד הארכת חוק הסמכויות הפוגעני. היום אין לכם את הפריווילגיה להסתתר מאחורי תירוץ המשמעת הקואליציונית. כמנהיגים וכמנהגי ציבור מן הראוי לראות לנגד עיניכם את טובת הציבור המחייבת בעת הזו לשוב ולקיים חיי שגרה לצד הקורונה. עדיין לא מאוחר לומר לא. מצופה מכם להצביע נגד חוק הסמכויות שמקומו לא ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל הדמוקרטית." תודה רבה. תודה אדוני. האם ישנם חברי כנסת נוספים שרוצים להתייחס? אני רק לפני זה מבקש הבהרה. טענת הנושא החדש על מה היא? אדוני, לאור מה ששמעתי ההתנגדות שלי היא לא לעצם קבלת ההסתייגות, אנחנו דווקא תמכנו בהסתייגות הזאת. אני מדבר על ההתנהלות.

טענת נושא חדש לרוב היא - - - לא,

אני לא מדבר איתך על - - - אם דנו בהסתייגות - - - אז אני והרשימה שלי, כמובן העמדה העקרונית שלנו נגד החוק הזה ידועה. בגלל שההסתייגות שהוכנסה היא הסתייגות שאנחנו תמכנו בה אז אני חוזר בי מטענה של נושא חדש לאחר התייעצות סיעתית.

אתה ביקשת התייעצות סיעתית בני בגין, לא? אם זה יועיל כמו בבט"פ. מכובדיי אני מתקדם בדיון. תודה חבר הכנסת סעדי אני מעריך מאוד את עמדתך. חבר הכנסת מקלב, מי שמבקש להתייחס אנא התייחסויות קצרות ואנחנו נגשים להצבעה. חבר הכנסת מקלב, חברת הכנסת בזק וחבר הכנסת בגין אני מבקש להתייחס. חברים בבקשה התייחסויות קצרות. לא, לא, אני לא ביקשתי. אני נופפתי בידי לשלום לחבר הכנסת סעדי שאחרי התייעצות סיעתית בינינו שלא התקיימה - - - התקיימה, מה לא? מכובדיי, עוד מעט השלג יתחיל. חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת בזק והצבעה. תודה רבה. ראשית אני גם אנשי המקצוע שנמצאים פה הרבה שנים,

ההליך שאנחנו עכשיו עשינו אני חושב שהוא הליך חריג, אני לא יודע כמה פעמים הוועדה עשתה את זה או בכנסת עשו את זה. אבל אני לא זוכר - - - לקחתי עלי משימה שעד תום הכהונה כל סעיפי התקנות, נבדוק את האפקטיביות שלהם. בוא נראה אותך מגיע לוועדת הכנסת שכולם יסכימו פה אחד, איזה סעיף זה? 142 או משהו בתקנון. מה שאני אומר, ואני אתחיל בסוף דבריי את מה שרציתי להגיד ואני רוצה לאתגר אתכם בעוד דבר, גם אותך וגם את היועץ המשפטי. בעצם כפי שאולי יש כאן פולמוס על הדרך ואני גם מקבל את זה שבסיעה ובמפלגות יש ראשי סיעה שהם קיבלו החלטות, אני מקבל, נתנו גם להשמיע את דעתנו, ואנשים שהשתתפו כאן בתוך הוועדה והיו כאן וחלק גם הגישו את ההסתייגות וטרחו סביב הסתייגויות, ולהגיע להסכמות. הסכמות זה דבר נכון אבל גם למי שמלין על ההליך ועל ההסכמות שהגיעו, אבל אני חושב שההסתייגויות ודאי הן הסתייגויות של ברכה בגלל שאנחנו ודאי גם הגשנו את אותן הסתייגויות. אני חושב שלשמחה הייתה פעולה חשובה לעמוד מול הוועדה בכל התהליך הזה ואנחנו גם הצטרפנו. אני גם רוצה לאתגר מה דינם עכשיו של ההסתייגויות האלה? אנחנו בהסתייגויות האלה מבטלים אותן ומקבלים גם את ההסתייגויות שלנו. בנושא של תפילה שגם הגשנו את ההסתייגות, אתה מוחק את ההסתייגויות, אתה מקבל אותה, אתה מצרף את ההסתייגות הזאת להסתייגות שמתקבלת באופן של פרוצדורה שגם זה אני לא יודע - - - אין פה תהליך של קבלת הסתייגות אבל אורי.

לא, לא, מוחקים, זה שונה בנוסח החוק. אז גם לא מחקו את ההסתייגות הזאת. מוחקים, מוחקים. עכשיו השאלה כי בהסתייגות אני מבקש לאשר תפילה ועכשיו אתה רוצה - - לא, ההסתייגות שלך הייתה מעט שונה ולכן אני רציתי לשאול אותך אם אתה רוצה להשאיר אותה, כי סעיף 89(ב) לתקנון קובע שהכינה ועדת הצעת החוק לאחר שהדיון בה חודש, תגיש אותה ליו"ר הכנסת בנוסח שקבע בצירוף האמור בסעיף 87, זה משהו טכני וכן הסתייגויות ובקשות רשות דיבור במליאת הכנסת שהתבקשו לפני שחודש הדיון בהצעת החוק ככל שהן מתאימות לנוסח החדש שקבעה הוועדה. עכשיו ההסתייגות שלנו לא מתאימה לנוסח החדש, רצינו לצרף גם תפילה. אנחנו הרי חידדנו וכתבנו שאנחנו רוצים גם תפילה. אתם כתבתם תפילה בציבור ובלבד שהמתפללים ישמרו על ההוראות למניעת הדבקה. אז זה לשיקולך, אני יכול להוריד אותה. הוא עשה גם ל-7? או שהוא עשה את זה לאזור מוגבל? לא, לא, הוא צירף לאותו סעיף. לדעתי שלי גם יותר כולל, מאפשר אפילו יותר. מה דינה קודם כל? אם אתה עומד על ההסתייגות הזו אז היא תגיע. אבל השאלה אם זה, אז אנחנו מוחקים אותה. טוב מכובדיי, אחריו אנחנו - - - שתי ההסתייגויות של חבר הכנסת רוטמן התייתרו באופן מובהק ולכן מחקו אותן. אבל אני דווקא רוצה לדבר על ההסתייגות - - - חבר הכנסת מקלב אני מבקש הבהרה ואני ניגש להצבעה. חבר הכנסת בזק אני אבקש לוותר. אז להותיר אותה חבר הכנסת מקלב או למחוק אותה? אדוני רק תאמר האם אתה רוצה להשאיר את ההסתייגות הזו או לא? אז עדיף שהיועץ המשפטי יחליט בעניין הזה. אז אני חושב שאפשר להוריד אותה. עכשיו כאן אני מצמצם, אבל בהסתייגות השנייה אני חושב שאני כן מרחיב שם. אדוני יושב הראש, ההסתייגות הבאה מדברת על השתתפות שר האוצר בקבינט הקורונה. אנחנו דיברנו שהוא גם חייב להשתתף, זה לא רק שהוא חבר. אנחנו דיברנו שהוא חייב - - - אתה לא יכול לחייב בחוק - - - לא,

מכובדיי, סליחה,

חבר הכנסת סעדי. דקה אני רוצה רגע לומר. אתם תודיעו האם אתם עומדים על ההסתייגות או לא. רציתי חצי הסתייגות. לא, סליחה, הסתיים כרגע הדיון. חבר הכנסת מקלב אני משתמש היום בסמכותי, קצבתי את זמן הדיבור. אתה על פי התקנון תודיע לנו כן על ההסתייגויות או לא. אני מעמיד את הנוסח החדש להצבעה. אתה לא נותן לי להשלים את דבריי? מכובדי, אני תמיד מקפיד, יש גם עניינים של מליאה, רגישות אל מול המליאה. רציתי גם להסביר - - - אז אדוני אני מבקש מחילה, ואתה יודע שאני מאוד מקפיד, בייחוד איתך על זמן דיבור כי דבריך תמיד הם דברי טעם.

אני מעמיד את הנוסח המעודכן להצבעה. מי בעד הנוסח המעודכן? מי נגד? האם יש נמנעים? הצבעה אושר הנוסח המעודכן עם התיקונים שהוצגו על ידי היועמ"ש לפרוטוקול אושר. תודה לכולם, אני מודה לכולם על הגמישות בלוח הזמנים. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 17:15.